בוקר טוב לכולם, אני פותח את הישיבה.

להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (מיקום במקום לבידוד מטעם המדינה וצווי סגירה מנהליים) (הוראת שעה),